אנחנו מתחילים דיון נוסף ומצביעים על רביזיה בבקשה לדיון מחדש של חבר הכנסת מיכאל ביטון לסעיף 7 בהצעת החוק לעניין יום התחילה כך שבמקום 15.8.22 יבוא חודשיים מיום הפרסום של החוק ברשומות. את תסבירי? אנחנו גם דורשים משהו, תראה אם אפשר לזרום עם זה: אנחנו רוצים שזה יהיה 60 יום מאישור החוק במליאה. זה בעצם מה שאנחנו אומרים. זה אותו דבר כי אחרי המליאה יש פרסום. הפרסום נותן את זה.

מי בעד הבקשה לרביזיה?

הבקשה לרביזיה מאושרת. אותה רביזיה הוצגה, תני הסבר קצר ונצביע. אז ככה - בניגוד לגישתנו בדרך כלל, לפיה אנחנו מציעים לכתוב מועד מדויק לתחילת החוק כדי ליצור ודאות וידיעה בקרב הציבור למועד תחילת החוק, בשל המצב הפוליטי וחוסר ידיעה מתי ההצעה תאושר במליאה וכדי למנוע מצב שבו היא תאושר במליאה ממש קרוב ליום התחילה שנקבע בדיון הקודם, אנחנו חשבנו שעדיף בנסיבות האלה לכתוב שזה יהיה איקס זמן מיום הפרסום.

חודשיים מיום הפרסום, כשהפרסום בדרך כלל קרוב למועד האישור במליאה ולאחר מכן סופרים חודשיים ימים. תודה. תודה רבה. מי בעד סעיף 7 שנוסח מחדש ברביזיה, מי נגד מי נמנע?

אין מתנגדים, אין נמנעים. הסעיף מאושר בנוסחו החדש חודשיים מיום הפרסום. אני נועל את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 15:14.